תודה.

, אדוני היושב-ראש? בשנה

כדי לגבש תוכנית מקיפה שתיתן מענה מיידי,

וגם דרך פתרונות ארוכי טווח בנושא חינוך, רווחה, תעסוקה, פיתוח כלכלי,

ועוד צעדים אחרים שדרושים על מנת למגר את הפשיעה

לחיים בכבוד, לטובת אזרחי

לרבות בחברה הערבית, ייעודיות, בעי"ן. ייעודיות ללחימה בפשיעה המאורגנת והחמורה, לרבות בחברה הערבית, ובאופן שוטף סיכלה ומסכלת אירועים פליליים

מעבדות ינוצלו מה שנקרא 24/7 בזמן שזה נדרש. אנחנו כבר קיבלנו כמה עשרות תקנים, והיד עודנה נטויה. נוסף לבדיקות, צריך להגביר משמעותית את האכיפה, לצד הסברה נכונה שאנחנו מבצעים גם בעצם ימים אלו. אין איש בישראל שלא יודע מהם שלושת

אני מדגיש: אכיפה טובה תמנע

חבר הכנסת בנט: אסור לסגור, אני יודע שאסור לסגור, אבל איך אני לא אסגור אם אנשים לא עושים דברים אלמנטריים? בינתיים מחזיקים מעמד אבל מאוד מאוד צמאים לשיתוף פעולה של הציבור ועוד יותר לדוגמה אישית של נבחרי ציבור בתחום

לאוכלוסיות מיוחדות. גם טר"ם נותנים לנו, וצריך לומר להם מילה טובה,

וכמה בתי ספר קיבלו באמת ניידת בזמן שהתגלה שם הנגיף. חברת הכנסת בראשי, קשה מאוד לדבר

דרך ההתנהלות המיטבית. הצוות מונה כ-50 מומחים בעלי שם מתחומי הווירולוגיה,

זיהומיות, אפידמיולוגיה ועוד. צוות נוסף הוא הצוות המייעץ למדיניות איתור וניטור נגיף הקורונה. חברי הצוות גם כאן בעלי ניסיון רב בתחומים

קריירה ארוכת שנים במשרד הבריאות. הגיע, הקים. ירש אותו מישהו אחר, גם כן בעל ניסיון מצוין, וכרגע ממש אני יכול להעיד בגוף

מצטערים על כל אבדה, ויש 302 אבדות יותר מדי מן המגפה הזאת. אבל אם אתה משווה עם מדינות רבות אתה רואה שהמספר יחסית נמוך,

וזה בזכות הצוותים הרפואיים,

ועדת הכספים, לא

היה קשה מספיק במשא ומתן, רצית שיבקשו עוד? ואז

פשיעה מוגדרת כעבירה על החוק. מה שקורה כאן, יש חקיקה של חוקים על מנת לפרש את המעשים כלגיטימיים ולתת לגיטימציה למעשים ולא לקרוא להם אחר כך "פשיעה", פשיעה בחליפות פוליטיות של פוליטיקאים שמנצלים ממסדים פוליטיים

איננו.

טוב שאתה בכושר. אני בכושר. ידעתי

יגיעו. הייתה לי הרגשה.

חבריי חברי הכנסת, 50 יום מתנהל מאבק על ידי הרשויות המקומיות הדרוזיות,

50 יום על תקציב, על תוכנית חומש. בסוף שנת 2019

חומש לא אושרה. לא מספיק שאין להם תוכנית חומש, כי כל התקציב של המגזר הדרוזי בנוי, חברי חבר הכנסת ג'אבר, אתה יודע, כל התקציב של הרשויות הדרוזיות בנוי על תוכנית חומש,

שהובטחה להם ישיבה עם ראש הממשלה היום בשעה 16:00,

17:30, ועדיין לא יושבים. הם מחכים כבר שעה וחצי לראש הממשלה על מנת לשבת עם

ואפקטיבי, מה שימנע כמובן את סגירת המשק אם נדע לבדוק מהר את האנשים ולהוציא אותם, לבדוק ולהוציא אותם. אבל אם כבר באי-אמון עסקינן, בואו נדבר רגע על

הבלוף הזה כנראה היום התפוצץ. אז אני קוראת לפחות לחברי הליכוד שרואים את עצמם שייכים לאגף

תילחמו בזה. אל תיתנו לגנץ ואשכנזי לנהל גם את

חירום, גישה אזורית, אימצנו גישה כלל-ארצית: דין רמת הגולן ודין תל אביב אותו דבר, דין ירושלים ודין ירוחם אותו דבר, דין אילת ומטולה

סיעת דרך ארץ לא מסרה שם של דובר. כך גם סיעת גשר וכך גם סיעת הליכוד.

אני מזמין לסכם את השרה עומר ינקלביץ', בבקשה. טוב, רבותיי, הצבעת

שם בעבורן. אני רוצה לשתף אתכם. אני כל יום

בראשי ארגונים,

אומנם בזום, אבל עדיין נתקלת, והקטסטרופה היא אדירה. ואיפה אנחנו, החברה

כדי לתת מענה אמיתי לצורכי הרשויות המקומיות. בהקשר זה סברו כמה מחברי הוועדה כי יש קושי בכך שחלק

אנא, נהגו בנימוס כלפי הדובר. השיחות שלכם מפריעות. אם אתם רוצים לקיים את השיחות, אתם יכולים לעשות אותן

להזכירך, חבר הכנסת אלעזר שטרן, בכנסת הקודמת נכנסו במסגרת החוק הנורבגי כמה וכמה חברי כנסת, בין היתר חברת הכנסת שולי מועלם, שעשתה מדהימה כאן

מה קורה למפלגה שבה, ולא משנה למה,

מה קורה למפלגה שבה יש חברי כנסת פנויים פחות ממספר ועדותיה של הכנסת.

החקלאות. בחקלאות, אלון שוסטר, איש אדמה, מה שנקרא. אז צריך שיהיו ידיים עובדות לסיעה.

יש חברי כנסת שמתחילת הכנסת לאורך כל הדרך הם באותה סיעה ובאותה מפלגה. הוא אוטומטית מחליף את זה שבא

אלעזר, לא יהיה רשאי להשתמש שוב בהסדר ולהפסיק שוב את כהונתו בכנסת עד לסוף כהונתה של הכנסת. הוראה זו מהווה

שואלת, יותר מחליטה ויותר מצביעה ונמצאת בוועדות.

אני אזכיר לכם שרק לפני חודשיים-שלושה היו

היושבת-ראש.

אני מאוד מכבד אותם. אני מניח שאלו היו שיקולים של איפה תוכלי לתרום יותר. אבל יש כאן 36 אנשים שבאמת,

עמד שר האוצר ואמר:

יופי, ברוך השם. תארו לכם שזה שתי השיירות יחד, שהם נוסעים יחד לפגישה, כמה

ועכשיו גם הרשימה לא רשימה. ואם אני צריך לסיים,

גברתי היושבת בראש, בפרשת שבוע. תמיד את נותנת לי להוסיף את הדקה הזאת.

לא ידעתי.

אני מדבר על משהו אחר, שחלקכם אולי אפילו לא שמעתם

אני מקווה

שמעתם אז תשמעו את זה: היום בדיוק לפני 50 שנה, ב-15 ביוני 1970, קרה דבר שכולנו חייבים לזכור

שניים מחברי הקבוצה, מארק דימשיץ, זיכרונו לברכה, ואדוארד קוזנצוב, שייבדל לחיים ארוכים,

מוות. בעקבות הלחץ שהופעל על מוסקבה מצד המערב, וגם מצידה של

אני לא מדבר על השנה הזאת, כי השנה הזאת יוצאת מן הכלל בגלל הקורונה.

ההצעה שלנו, של חברי חבר הכנסת אלכס קושניר וכל סיעת ישראל ביתנו, מדברת על כך שיש לשנות את זה לכך שמועד זה יהיה

את עסקיהם בחודשים האחרונים והם נסגרו לצמיתות. אני אקריא עכשיו כמה מהשמות של העסקים האלה, שהיו ופעלו ופרנסו

אלה רק משהו כמו 40 מתוך עשרות אלפי

עשרות אלפי עסקים קטנים: מסעדות, משרדים,

נהג, וזה ספק שמוכר את הציוד, וזה חשמלאי שמתקן, וזה רואה חשבון שמטפל, זה המון אנשים. כמובן מלצרים וטבחים.

יושב-ראש האופוזיציה, והוא כתב אז ספר שהוא לא פרסם, "השמן והרזה". השמן זה המגזר הציבורי והרזה זה המגזר

אחד למוצר הסופי. מה לעזאזל הם רוצים? המוצר הסופי זה שוקולד קטן, פרלין. חומר הגלם זה נוזל שוקולדי, אז בשביל מה,

ואז בא אליה שירות הכבאות ואומר לה: לא, את צריכה

תודה רבה.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, עד 40 דקות.

נראה לי שאני מתכוון או מתכונן לדבר משהו כמו כמה שעות.

תשמעו, אזרחי מדינת ישראל,

לעת הזאת, זה רק מראה כמה הממשלה הזאת מנותקת, לא אכפת לה מאזרחיה, דואגת אך ורק לעצמה. וכמה ביקשתי בוועדת הכספים, והוצאתי גם מכתב לאוצר,

שאני מבקש לקיים דיון דחוף באותם אזרחים שבעוד חודשיים לא יהיה להם מה לאכול כי

נשארו עובדים שיתרוצצו בין ועדות הכנסת, אדוני.

ומכאן החוק הזה. אין חברי כנסת שיעבדו בשבילכם, האזרחים.

אבל אין חברי כנסת במפלגה אחת. החוק הזה בא לענות על הצרכים של מפלגה אחת,

כי הליכוד לא מעוניין,

בהישגים שלה, ויש הישגים, אני לא אומר שלא, אבל ראו זה פלא:

ירדן, לא מדינה אבל הרשות הפלסטינית, בעזה וביהודה ושומרון, מספר החולים והמתים הרבה פחות משלנו,

על עצמכם, על מכוניות השרד שלכם, על 54 שרים וסגני שרים,

מהאזרחים שנמצאים מחוץ לבניין הפרלמנט הישראלי לא אכפת לכם, כי אתם דואגים רק לעצמכם, חבורה של מנותקים. ממשלה מנופחת, מנותקת ממצוקת האזרחים, דואגת רק לעצמה. והינה, מגיע חוק נורבגי נוסף.

המשכנתה,

מזמן נפטרו מהרכב המשפחתי, מזמן צמצמו את הוצאות המשפחה, חוסכים בכל דבר,

גם במים,

ואין להם אופק ואין להם עתיד.

שעה, חברת הכנסת חיימוביץ', בשבתה כיושבת-ראש ועדת הפנים,

המשך, הארכה של הוראת שעה בת עשר שנים. עשר שנים הממשלה הזאת לא מצאה לנכון לטפל בחוק של השמירה והקניית סמכויות לאותם פקחים. כל פעם היא אומרת: אני צריכה לבחון אותו.

אז את החוק

סעיף 98, הכנסת עוד לא התחילה את עבודתה, אדוני היושב-ראש,

הפה? אין לזה הסבר אחר. אז הפעילו היום פעמיים,

אדוני היושב-ראש. נדמה לי.

יכול להיות שהחוק ראוי.

מה שאתם רוצים. תחליטו שאתם רוצים להקים ועדת בדיקה רצינית,

נו נו לפני

הבין שר המשפטים, ואפשר לראות את מה שאני אמרתי בוועדה המסדרת כשהיא עסקה בנושאים אחרים,

עם ראש ממשלה לא חליפי, ועם משרד חליפי ולא חליפי והכול חליפי עד שלא

לפחות הייתם ישרים ובאים ואומרים: אנחנו נעביר את זה בהוראת שעה רק לכנסת הזאת, נקים ועדת מומחים שתבחן את הנושא לכנסת

זה איזשהו שוט כדי לא לעשות ביזנס ומסחרה מהכנסת. זה החלפת מנגנון ההתפטרות, מה שנקרא, כיסאות מוזיקליים. תראו, ייכנסו חברי כנסת במסגרת החוק הנורבגי ושמעתי את חבר הכנסת אשר, שאני מעריך אותו כיושב-ראש ועדת חוקה,

קבעה. אתה יכול להשתמש ב"זיקה".

בחוק לא כתוב "זיקה",

נכון,

אבידר?

אבל זיקה לאותו ראש ממשלה או לראש ממשלה חליפי.

זה דבר עוד יותר חמור, כי השר הוא בזיקה לראש הממשלה שמינה אותו, או החלופי או

מה,

תרצה עוד דקה להשלים את דבריך, אתן לך. החוק הזה, כפי שאמרתי, בא לענות על צרכים של מפלגה אחת,

שנשארה ללא ידיים עובדות,

אני מציע לאנשי מפלגת העבודה,

אחת לא מזדהה איתם וחבר הכנסת שמולי וחבר הכנסת עמיר פרץ מונו לשרים: תתפטרו, תכניסו במקומכם שני חברי כנסת,

יושב-ראש הליכוד, סליחה, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, שאיים על שר האוצר שהביא הצעה מאוד טובה לתחרות בשוק

98 ולא יכולתי לנאום פה 12 שעות זה סיפור אחר. תהפכו את זה להוראת שעה, תהיה ועדת מומחים, גם של אנשי אקדמיה מבחוץ, ויבדקו,

כי הוא רוצה להרים אצבע לחוק מסוים? זה לא ראוי. אם הייתם שומעים גם ליועץ המשפטי של הוועדה, שאמר שהחוק הזה לא ראוי,

אצתם-רצתם למנות עוד ארבעה חברי כנסת. שתי

הראשון שהבאתם.

אדוני היושב-ראש, שלא כמנהגי אני אסיים שנייה אחת לפני הזמן ולא אדרוש ממך עוד תוספת זמן.

זמנה קצר.

תודה רבה לך. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

לממשלה, עוד סמכויות לראש הממשלה, על ידי חוק נורבגי ועל ידי תוכנית סיפוח. הם חשבו, אדוני היושב-ראש, שאם יביאו חוק נורבגי זה יקרב אותנו יותר לאירופה, אבל למען

יותר, משתלט עוד יותר על אדמות, על 60% מעתודת הקרקע הפלסטינית, ואין כל סיכוי להקים חיים

שנהיה עם נורמלי כמו שאר

הכנסת רוצה ממש להמיט אסון על אפשרות כזאת, בלי לחשוב על מה שיקרה יום אחרי

את חירותו, יבקש שיהיה עם כשאר העמים וידרוש שהפרויקט הקולוניאליסטי יסתיים. גם אנחנו האזרחים נבקש את הזכויות שלנו, תודה רבה. ואת השוויון שלנו. ואני מסיים כאן, אדוני, בתשובה לאותם 200 או 220 אנשים ששלחו,

רוצים להציל את הדמוקרטיה: קודם כול תכירו שאין דמוקרטיה.

כיחיד והחירות שלנו כחברה דמוקרטית, יהודית וליברלית. העם מתעורר. נתניהו וחסידיו חצו את הגבול בריצת האמוק מדמוקרטיה

הישראלי מהתרדמת שהיינו שרויים

גורלו האישי מעניין אותו. ביבי טוב לנתניהו ורע לכולנו. רבותיי, אלה לא מחשבות ולא דמיונות. במועצה לביטחון לאומי עמלים כבר חודשים למצוא מענה על מחאה שאותה הם מכנים "מרי

המשווקים מספר אחת של חיסול הדמוקרטיה הישראלית, וממש כמו ביבי, הם עושים את זה בשביל לשמור על הכיסא, רק בשביל להישאר הגלגל החמישי בממשלת נתניהו

הדעת שאחד מהיס-מנים של ביבי היה עומד מולו בגב זקוף ואומר: עד כאן,

הצחקתם את בלפור. בזכות נדב ארגמן, שהצהיר שאין להמשיך

נוח היה לומר: טוב, נו, נתניהו לא המציא את זה. כל הפוליטיקאים מקבלים מתנות,

שחיתות היא חלק בלתי נפרד מהפוליטיקה.

העם ואת ערכי היסוד הבסיסיים שלו, חוקה שלא ניתנת לשינוי ברוב מקרי כמו שעשו נתניהו ושותפיו מכחול לבן, שדרסו ועיוותו חוקי-יסוד כדי להבטיח לעצמם עוד ועוד ממנעמי השלטון:

מבחינת נתניהו אלה המחאות הקלות ביותר. מזמינים את ראשי המחאות

מפזרים

הפתרון הוא שינוי היחסים בין האזרח לשלטון כך שהשלטון ישרת את האזרח, ולא האזרח את השליט. לקהילת הלהט"ב אני רוצה לומר: מה השתנה מאז המחאה שלכם

יוקרתי או בכיר במיוחד. אולי אחרי עשר שנות שלטון ביבי פתאום גילה דאגה לאיכות המים בישראל,

או לזיהום האוויר בערים הגדולות שמפיל הרבה יותר חללים

אחיי ואחיותיי למחאה, בואו, ב-2014 בנינו אותה. ב-2014, פנינה תמנו שטה, זה לא יעזור. אחיי ואחיותיי בני העדה האתיופית, בואו והצטרפו למחאה של כולנו ונקים ממשלה שתשרת אתכם, ולא אחת שתראה בכם את המשרתים שלה.

רק בישראל בנצי גופשטיין יכול לקרוא להוציא את התנועה הרפורמית מחוץ לחוק,

ברדיו קול ברמה שאם הרפורמים רוצים להתפלל אז לא

כתבים צעירים בגלי צה"ל נדרשים לפרסם שמועות

כי אחרת "סותמים לביבי את הפה". אפילו לאמיר אבגי נמצא תקן בגלי

הגיע הזמן למחאה גדולה במוצ"ש, 27 ביוני, בשעה 20:00. אל תחפשו שיארגנו אתכם.

אל תחפשו שיגידו לכם מה המסר ומה לעשות, והעיקר, אל תפחדו.

להפגין בעד החברה הישראלית, בעד חיים ליברליים חופשיים והוגנים, בלי לריב על

צלמו סרטון של שתי דקות שמסביר למה אתם תצאו להפגין ושתפו אותו עם

על דלקים לארגונים שמשתפים פעולה עם גדולי האויבים והשונאים של מדינת ישראל. במה הדברים אמורים?

כמו תלמיד טוב,

לפחות שלא תחשוב שאתם עובדים

את צודקת, זה ביטוי ששגור בהוויה בעברית, אבל הוא לא ראוי. פועל שחור מותר להגיד,

פועל

אני רוצה להסביר לכם מי זה דיאקוניה: ארגון סיוע כנסייתי שבדי, שממומן ברובו על ידי ממשלת שבדיה והאיחוד האירופי, שמגדיר את עצמו כשותף

לא יכול להיות ואין מדינה חפצת חיים שמאכילה את היד שנאבקת ונלחמת ויורה בה.

אבסורד, והגיע הזמן שנשים לו סוף. לא ככה נלחמים בטרור ולא ככה נלחמים

לא היינו מגיעים למצב הזה אם לא היינו הופכים את חוק-יסוד: הממשלה לחוכא ואטלולא,

האם הפתרון היחיד, למה לא מורידים כמה שרים?

האם הפתרון היחיד הוא עוד ועוד תקנים? וכן, אני מסכים איתך לחלוטין. הרי מי שהגה את

הייתי בצוהריים בהפגנה בחוץ. ראיתי אנשים שהם בדרך כלל אנשים שעושים לנו שמח, הם איתנו ברגעים הקשים ואיתנו ברגעים המשמחים, בדרנים, זמרים, קומיקאים,

הם היו עצובים כי לקחו להם את היכולת

כי הציבור חכם, הוא מבין שאם אין כסף בשבילם,

והמקום האחר הוא הפוליטיקה. פוליטיקה משרתת את הפוליטיקה.

סידור נהדר. אני הייתי מציעה לכל אחד מחברי

או שילכו לבחירות וגנץ יתקפל עוד טיפה. ואני

מתי? עד מתי תראו שהשתמשתם בכולם, וכל מה שבאמת חשוב לכם זה אתם עצמכם?

הוא הולך לתת יותר כוח ויותר משאבים אנושיים לקואליציה

הפתטית, לא הפריטטית,

את הכיסאות שבנו ואת המשרדים שיצרו, ושנתנו להם תקציבים לא כדי לשרת את הציבור אלא לשרת את עצמם. הם לא מצליחים לראות

האוכלוסייה שמעידה שהיא מתחילה לקצץ ברמת האוכל ובהוצאות על אוכל של כל

או 20 מיליון שקל. כמה עולה שר בממשלה בשנה? שידעו הנשים במדינת ישראל שכולנו, כל הנשים, החיים שלנו והדם שלנו לא שווה מה שעולה שר אחד לממשלה הזאת. היום הפגינו הנשים ברהט נגד הרצח של רואן

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הדיון שמתקיים ברגעים אלו על החוק הנורבגי,

אין שום דמיון בין החוק הנורבגי לבין מה שמתרחש כאן בארץ. חוץ מהשם,

ובכלל זאת החוק עצמו. אבל אני לא

סקטור נבחר, נבחר, סומן על ידה,

הוא לחץ שמתחיל להיות בלתי סביר, בלתי נסבל, ולא ניתן עוד לשאת

חוקי.

רק שיש להם בעיה של שימוש חורג. הבעיה הזאת קיימת גם ביישובים חקלאיים יהודיים, וראש הממשלה חתם עם גופים בבחירות, אלה שרצו לתמוך בו, הוא חתם איתם על הסכמים שמדברים על כך

נגד תושבי הנגב,

שהיא עושה משהו, שהיא מתנכלת לתושבי ביר הדאג': כמה דוחות לאנשים שיוצאים למקום העבודה שלהם על הבוקר, חלק מהעדרים, לקחו אותם לתחנות הסגר, כל מיני פעולות נגד האוכלוסייה החלשה והאזרחית. כל

הם בעלי הבית. ביום חמישי, דרך אגב, הייתה ישיבה עם השר פרץ, הממונה החדש על האוכלוסייה הבדואית. הייתה ישיבה פורייה, ויש כוונות, ויש עבודה אינטנסיבית להגיע לפתרונות. אז על אפם ועל חמתם של כל הגזענים נמשיך לחיות בנגב,

שאני שונא גזענות,

אין לנו שום דבר נגד הבדואים. אנחנו רוצים לחיות בשלום עם הבדואים. חלקם משרתים בצבא, אזרחים. הם רק פצצה

שהוא חייב אותו לפטר, הוא גם אמר: אני לא מוכן לייצג אותך בבית משפט. יותר מזה, הוא אמר: כשנגיע לבית

ארנון וייצג את עמדת הממשלה בבית המשפט. אם חוק ההסדרה היה כל כך מופרך,

אבל היה שופט עליון שחשב שחוק ההסדרה הוא דווקא חוק הגיוני,

חברים, ערב טוב. אני רוצה לדבר על מכבסת המילים של הממשלה ההזויה הזאת, שכל כך מתביישת במעשיה.

איבדה את

הדעת, עם חוק נורבגי שנועד להרחיב את הג'ובים,

עיסוק ביכולת שלו לשרוד ולהביא פרנסה הביתה. סדרי העדיפויות של

לעצמכם, אתם מנותקים שרואים רק את עצמכם. אני אומרת לכם,

ובצדק. תודה. תודה רבה

לגבי חוק הג'ובים הנורבגי, אגב, נאמר פה כבר כמה פעמים שזה לא נורבגי. והדבר שעלה לי לראש מתוך ביקוריי בנורבגיה זה דווקא הסלמון הנורבגי. עכשיו, זה לא יכול להיות חוק נורבגי, כי

כן, זה יותר.

הצבא "המוסרי בעולם", במירכאות,

האמת היא שמי שנגרר אחרי הטרוריסטים האלה ומפלרטט איתם ומאפשר להם להוביל

את הכוח והעוצמה שיש לקואליציה הנוכחית ולחזק

שלא יודעים איך לסגור את החודש ואיך לסיים את היום. זה מה שמטריד את האנשים מחוץ למשכן

כאן כדי להמשיך ולהעלות את הקול של כל מוחלש, של כל מודר,

שהמדינה הזאת והממשלה הזאת מחליטה כנראה להמשיך באותה

תוך 60

האם זה נראה למישהו הגיוני שבעל מוסך

ואם לא, אז מחכה לו אולי הריסה, אולי בית סוהר

אנחנו לא נרפה. עמק נטופה, חצי ממנו מוצף מים כל השנה וחצי ממנו מצליחים לעבד. את החלק שמצליחים לעבד, עכשיו רוצים להעניש ולזרוק את האנשים ממנו החוצה. אז אנחנו נלחמים על הזכות שלנו

ועוד ועוד, הוא פשוט

במסדרונות הכנסת והממשלה. אני לא מאמינה שיצליחו להביא לכדי מימוש איזה צעד או רפורמה כלשהי בממשלה כל כך דואלית, כל כך

להיות אחראים לגורל המדינה ואזרחיה אם אתם מפחדים לקחת אחריות? מדוע אינכם מציגים לציבור את האמת ואת הדרכים האפשריות הנכונות לפעול בעת הזאת, שקראתם לה שעת

מכך שנראה לי שקורה אירוע מאוד מאוד משמעותי במדינה כל הזמן, אירוע

והיום בעיקרו כלכלי, ובכל אופן, המאמץ העיקרי, נראה שהוא עוסק כל הזמן בפעילות אחרת,

עכשיו, זו לא עמדתי האישית. שרת התחבורה מירי רגב ומנכ"ל משרד הבריאות היוצא משה בר סימן טוב כבר הודיעו על תמיכתם בהפעלת מתווה הרכבת החדש בהתאם למתווה שהציג השר סמוטריץ',

נפגעים. אולי אצלם זו לא פגיעה קשה, אנושה,

אבל זה בטח לא מסייע לגלגלי התנופה להחזיר את המשק לפעולה. נא להתחיל

לנו וללמד אותנו על מוסר ועל משמעות המושג "אלונקה" והתגייסות הכלל למען העם, באה ללמד אותנו איך פותרים בעיות של אנשים,

לראש ממשלת הג'ובים,

היקרה והמטורפת הזאת,

לא לשכוח את איאד ולא לשכוח את הסקטורים המוחלשים שזקוקים לנו. אנחנו לא ניתן להם לשכוח אתכם.

חבר הכנסת

היא ששר יתפטר ויקדיש את כל זמנו ואת כל מרצו לתפקיד שלו, ושתהיה הפרדה בין הרשות המבצעת, הממשלה, לבין הרשות

ויש שיוך מפלגתי, חבר הכנסת מאיר כהן, יש שיוך מפלגתי לחברי הכנסת האלה,

אז איך אנחנו נעודד אותם לעזוב מפלגה ולהצטרף למפלגה אחרת? כמובן,

חבר הכנסת משה ארבל, יש תפקידים,

נציגי הרשימה המשותפת, עם שר העבודה והרווחה החדש איציק שמולי כדי לדבר על הסוגיות האמיתיות, על הסוגיות הבוערות, על מה שבאמת

חוק נורבגי בממשלה שהעומד בראשה מואשם בשלושה כתבי אישום חמורים. אני רוצה שמישהו יגיד לי: האם בנורבגיה בכלל, חבר הכנסת מיקי לוי, האם בנורבגיה

ועל חילול נכסי הווקף המוסלמי,

נא לסיים. לכן אני אומר: לא נורבגי ולא בטיח. זה חוק מושחת, חוק שעלותו מיותרת בתקופה

לגני ילדים, למטפלות ומטפלים וכו' וכו'. והחבר'ה האלה נמצאים במשבר נפשי. השבר הוא כל כך גדול, וכשאני מנסה להסתכל אחורה, זה שבר כלכלי שאי-אפשר להשוות אותו לשום משבר כלכלי שהיה מאז הקמתה של המדינה

בגלל שהתחנכתי בירוחם אלא בגלל שאלה השכנים שלי. כך זה התפתח בירוחם, כך זה התפתח בדימונה. לכן אני מופתע, אני מופתע שחבריי הטובים, שהלכנו שכם אל

ואני מסתכל: איזה בזבוז. כן, אני מסיים, גברתי. עוד חצי דקה, פחות.

שיסתכלו חבריי במראה.

למרות שהמדינה עושה כל הזמן היערכות ממפגע ביטחוני או איום ביטחוני, היא אף פעם לא הכינה את מערכת החינוך ללמוד

לחטוף ולבלוע מה שלא מגיע לך,

זו חיה מאוד חמודה. אתה עכשיו מעליב חזירים. בוודאי. אגב, חיה מהנבונות בחיות הבית, באמת.

חברי וחברות כנסת חדשים, שאגב,

ויקנו אותם בחצי רשות ועדה עוד לפני שהם דרכו פה. כל זה כדי שכל אחד,

יודעים כמה מעט הופעל סעיף 98. הוא מופעל בתקציב,

אנחנו, כשהיינו בקואליציה, הפעלנו אותו פעם אחת: הבאנו להצבעה שלושה חוקים מז'וריים במכה אחת, פעם אחת בכל הכנסת התשע-עשרה. עכשיו הוא הופעל בשביל החוק הזה מפני כשאתה חזיר, אין לך שום כבוד גם לבית הזה, למנהגים

לא אמרתם שאתם מונעים בחירות רביעיות? היום סיכמתם על בחירות אם בית המשפט יעשה את תפקידו. אם שלטון החוק יתפקד כמו שצריך אתם תלכו לבחירות.

שהבטיחו משהו אחד לבוחר ועשו את ההפך. היום זה היום שבו אנחנו מגלים שלדבר הזה אין תאריך תפוגה. אין יום אחד שבו אומרים: היום אנחנו מתיישבים על הכיסא ומתחיל לעסוק בענייני המשרדים שלנו, היום אנחנו מצילים את עם ישראל מהקורונה,

אם הם היו משקיעים עשירית מהזמן בלהכשיר עוד מעבדות לקראת גל החורף, אם הם היו משקיעים עשירית מהזמן בלשבת עם מנהלי

מתעסקים כל היום אם הם ייכנסו ביחד למליאה,

יתזמנו בשבע שניות, קודם נתניהו ואחר כך גנץ,

ואז הם מצפים שאזרחי ישראל יביעו בהם אמון? תראו, אני יכול להבין את הצורך בממשלה גדולה.

מקנה יציבות.

לא אומר את זה, אנחנו נהנים. מפלגה דמוקרטית,

אלה צריכים את זה, הכול בסדר. אתה מחלק איזשהו משקל: אתה רוצה 10% על פוליטיקה, 90% מהות. אני מבין

אתה ויתרת על זכות דיבור? חבריי חברי הכנסת, ערב טוב ולילה טוב לכולם. אדוני השר, אני רוצה לאחל לך בהזדמנות זאת מקרב הלב, אני מכיר אותך שנים רבות, אני מדבר עכשיו על השר

לגופו של עניין, חבריי חברי הכנסת, אנחנו דנים היום בחוק הנורבגי. נכון שיש כאלה שכינו אותו שבדי ויש כאלה שכינו אותו נורבגי, ואני רוצה לומר לכם מה

שאלת שאלה, עניתי לך, נכון? אני אענה לכם, חברים. אני רוצה לומר לכם, אבל תקשיבו. אני מוכן לשמוע הכול. אני רוצה לומר לכם

22. באמת? באמת? ראש ממשלה אחד, זה בטוח. 18, החוק היה על 18. אתם ביטלתם אותו. חבר'ה, פורים לא הגיע. החוק היה, אין פורים. 18. אין פורים. יעקב,

חברי האופוזיציה, יעזרו לחברי האופוזיציה ביחד בעבודה הגדולה של ועדות

רק לפני כמה חודשים היו פה,

ברוך השם הוועדות עובדות. לא עובדות, לא עובדות. עובדות.

נצביע. אני בעד פינדרוס. תקשיב טוב, אנחנו בעדו, למה להכניס עוד 300?

מבחינת הרוחב, לא יפה כל הזמן להגיד לממשלה שהיא שמנה,

בתקופה שלאנשים אין מה לאכול, אתם לא רואים את האנשים שאין להם מה לאכול, לא

לנו יושב-ראש ועדת כספים מעולה. מה קרה? מה אתם צועקים?

הכול עובד,

לא, יעקב, לא אמרת את זה. יעקב, לא אמרת שהכול עובד והכול מתפקד. תקשיב, אני אומר לך את האמת. מהניסיון שלי בתפקוד ובניהול אני יכול להעיד על זה. אתה יכול להעיד על עצמך.

זה כבר עברנו.

אתם יודעים שלפני שנים מעטות איבדה היהדות החרדית את אחד מגדולי מנהיגיה, שזה היה הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש

רגילים לראות אותך כאן ועכשיו אתה בשטח. שמעתי אותך היום כאן,

בסלע, כי אני גם יושב בוועדה, ולפעמים יש חברים אני לא אגיד מיהם, שאומרים: למה אתה חושש לפתוח את בתי הסוהר?

כדי שיהיו לנו. לא צריך. אנחנו לא יודעים מה ילד יום, ואנחנו לא יודעים איזה גל מחכה לנו מחר. שום דבר לא מחכה לנו, תאמין לנו. מה אני אעשה, אלי אבידר, אני לא דוקטור, ואתה פרופסור, אבל אני לא לוקח את האחריות.

גם את זה צריך, זה התפקיד שלנו. ופה אנחנו נמצאים, ועם זה אני שלם.

אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולומר שאנחנו

101 מיליון שקל, זו העלות. ואני מאחל לאופוזיציה שיעשו את מלאכתם נאמנה, אבל עדיין תוך סיעור מוחות. ואני מודה לחבריי בוועדה. אנחנו יודעים לריב, ונותנים לי בראש,

גם חבר הכנסת יעקב אשר מגיע למקומו.

כדי שכולנו נבין על מה מצביעים ואיך מצביעים. אנחנו מצביעים תחילה על הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49),

ההעתקים של החוק הגיעו ליציע? כן, כן,

חברי הכנסת, חבר הכנסת פורר,

לשבת. יופי. תודה רבה. רבותיי, שמות חברי הכנסת על פי הקבוצות הם כדלקמן:

ההסתייגות (1) של קבוצת סיעת יש עתיד-תל"ם, קבוצת סיעת ישראל ביתנו, קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת לפני

יש גם אפשרות להצבעה שמית, חמש הצבעות, כפי שנקבע בהחלטה.

רבותיי, אני חוזר על ההצבעה על הסתייגות מס' 2, של חבר הכנסת מיקי לוי וקבוצת הרשימה המשותפת. 3,

בעד, 43, נגד, 67. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות

לוי וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת 1 לא נתקבלה. בעד, 42, נגד, 67. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגויות מס' 54 עד 71 הוסרו. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 72. הצבעה.

בעד, 40, נגד, 68, נמנע אחד. הסתייגות מס' 90 לא התקבלה. הסתייגויות מס' 91 עד 104 הוסרו. לפיכך אנחנו עוברים להצבעה

הצבעה. ההסתייגות (107) של קבוצת סיעת יש עתיד-תל"ם, קבוצת סיעת ישראל ביתנו,

מרצ וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 2 לא נתקבלה.

ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות 108, הצבעה.

בעד, 43, נגד, 67. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות 112, הצבעה. ההסתייגות (112) של קבוצת סיעת יש עתיד-תל"ם,

41 בעד, 67 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות 113, הצבעה.

יש עתיד-תל"ם, קבוצת סיעת ישראל ביתנו, קבוצת סיעת

הסתייגות מס' 117, הצבעה. ההסתייגות (117) של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת וקבוצת

37 בעד, 65 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגויות מס'

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 126. ההסתייגות (126) של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת וקבוצת

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 192. הצבעה. ההסתייגות (192) של חבר הכנסת מיקי לוי וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 2 לא נתקבלה.

התקבלה.

לגבי הסתייגות 197,

לפיכך נעבור להצבעה שמית.

הכנסת, בבקשה.

אינו נוכח משה

הקריאי שוב את שמותיהם של חברי הכנסת שטרם הצביעו.

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי,

אנחנו מחדשים את ההצבעות. להלן תוצאות ההצבעה לעניין הסתייגות מס' 197: בעד, 43, נגד, 66. ההסתייגות לא התקבלה. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. חבר הכנסת שטרן, אתה רואה, לא מצליחים לייצר.

בהחלט מעריך את

בחרת מנכ"ל מצוין.

בחרת מנכ"ל מצוין. אני מברך אותו, תודה.

אם אינני טועה,

וכלה בהסתייגות 812,

אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 2 כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיף 2, כהצעת הוועדה,

ההסתייגות לא התקבלה.

817, הצבעה. ההסתייגות (817) של חבר הכנסת מיקי לוי וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 3 לא

44 נגד. לפיכך סעיף 3 התקבל כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים להסתייגויות לסעיף 4. הסתייגויות מס' 820 ו-821 הוסרו, ואנחנו עוברים להצבעה

אוה, ברוך הבא, ראש הממשלה. ההסתייגות (822) של קבוצת סיעת ישראל ביתנו וקבוצת סיעת יש עתיד-תל"ם לסעיף

43 בעד, 66 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגויות 865 900 הוסרו. לפיכך הוסרו כל ההסתייגויות לסעיף

ההסתייגות (904) של חבר הכנסת מיקי לוי וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת אחרי סעיף 4 לא נתקבלה. 40 בעד, 67

בעד,

נגד. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות 909, הצבעה. ההסתייגות (909) של חבר הכנסת מיקי לוי וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת אחרי סעיף 4 לא נתקבלה. 43

ההסתייגות (913) של חבר הכנסת מיקי לוי וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת אחרי סעיף 4 לא נתקבלה. 41 בעד, 66 נגד. ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות (914)

כולל לוח התיקונים, בקריאה השלישית. הצבעה. חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49), התש"ף 2020, נתקבל.

בעד, 43 נגד, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49), התש"ף 2020, אושרה בקריאה

הינה, החוקים הגיעו למעלה ואפשר לקבל אותם כדי שנוכל להתחיל בהצבעה.

בהצבעה על הצעת חוק הכנסת (תיקון מס'

נתקבלו. בעד,

אנחנו עוברים להסתייגויות לאחר סעיף 2. הסתייגות של מיקי לוי וקבוצת הרשימה המשותפת.

הסתייגויות מס' 105 156 הוסרו. חבר הכנסת כהן, 105 156 הוסרו. לפיכך, אנחנו עוברים להסתייגות מס' 157,

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 165, של קבוצת הרשימה המשותפת וקבוצת מרצ. ההסתייגות (165) של קבוצת

סעיפים

כהצעת הוועדה, נתקבלו. 67 בעד, 40 נגד. לפיכך סעיפים 4, 5 ו-6 התקבלו כנוסח הוועדה בקריאה השנייה.

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 213, הצבעה. ההסתייגות (213) של חבר הכנסת מיקי לוי וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת אחרי סעיף 6 לא נתקבלה. 37 בעד, 65 נגד. ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגויות מס' 226 236 הוסרו. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות 237. הצבעה.

של חבר הכנסת מיקי לוי וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת אחרי סעיף 6 לא נתקבלה. 34 בעד, 67 נגד, ההסתייגות לא התקבלה.

משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין

בעד בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי,

אינו נוכח איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, בעד ג'אבר עסאקלה, בעד

בעד טלי פלוסקוב,

בעד מאיר פרוש, נגד עמיר פרץ, נגד רפי פרץ, נגד

נגד איילת שקד, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכירת הכנסת,

(קוראת בשמות חברי הכנסת)

חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו מחדשים את ההצבעות.

497: 41 בעד, 67 נגד.

הסתייגויות מס' 498 564

ולפיכך אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 565. השר טרופר,

אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מס' 565. ההסתייגות (565)

אנחנו עוברים להסתייגות 568, הצבעה.

של חבר הכנסת מיקי לוי וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת אחרי סעיף 6 לא

הכנסת (תיקון מס' 47), התש"ף 2020. שימו לב שמי שמצביע בעד החוק, מצביע גם נגד הצעת האי-אמון. לעומת זאת, מי שמצביע נגד החוק, מצביע בעד בחירתה של ממשלה

עו"ד אפרת חקאק ועו"ד ארבל אסטרחן, היועצת המשפטית לוועדת הכנסת, ולצוות הלשכה שלי. תודה רבה, ואנחנו מקדמים בברכה את חברי הכנסת החדשים שיבואו לעזור. עוד ידיים עובדות בכנסת. תודה רבה,

חודשים, ולכן חלקן עומדות לפקוע עוד הלילה, ביום 15 ביוני 2020. כדי שיהיה זמן לדון

ההוראות של הצעת החוק וללבן את הסוגיות המשמעותיות העולות

יושב-ראש ועדת הכספים. בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, רבותיי חברי הכנסת, אדוני שר האוצר, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה,

כמו כן קיצרה הוועדה בהחלטתה את תקופת שמירת המידע של המעסיקים והעובדים המבקשים מענק לפי חוק זה לפרק הזמן המזערי הדרוש, ולכל היותר לתקופה שלא תעלה על

ונותנים ערבות מדינה בסכום של למעלה מ-8 מיליארד שקל,

מחר ומוחרתיים זה יאושר בוועדה. גם הנושא הזה שעליו

על כל החוק בעד, חוץ משניים או שלושה סעיפים שנמנעתי. כן, תמיד צריך לעודד את הזרמת הכסף למשק, אפילו על חשבון הגירעון,

כי אין ברירה

האוצר.

ב-100,000 איש, 100,000 איש שלא יוכלו לחזור חזרה ולהשתלב בשלב הזה בסידור העבודה. אשר על

כן, שעת חירום היא לאזרחי מדינת ישראל. 100,000 איש, אדוני השר, 100,000 איש עלולים למצוא את עצמם ברחובות אם אנחנו לא נסייע בידם. אני ביקשתי מיושב-ראש ועדת הכספים של הכנסת, כי

יודע שאתה איתי, אבל אני צריך שמי שיהיה איתי זה האיש שישב

זה לא לכיסי, זה לאותם אנשים שעומדים בפני פיצוץ ברחובות, זה לאותם אנשים שחלק מהם יצטרכו לבוא אליך למילואים.

אולי

שמשתמש במיקרופון בטלפון שלו,

רק לכבות את המיקרופון, או עם אוזניות

תודה. תודה רבה, גברתי.

עם הכנת הסתייגויות הסכימו להוריד את הדבר הזה.

מעסיק שיגיש בקשה ותיפול טעות, בהיסח הדעת, באמת טעות, הרי שיש סנקציה פלילית בתוך חוק כלכלי.

אבל מי

וזה חבל, כי זה היה מחזיר את המוחלשים בחזרה

אתמול ישבתי עם אנשי עולם התיירות הנכנסת והיוצאת. אף אחד לא מדבר איתם ואף אחד לא אומר להם מה

מנת להגביר את התחרות במשק.

חבל מאוד שיש כאן לוביסטים של צד

ומי נפגע,

את ראש הממשלה נכנס ובידו הביוגרפיה של צ'רצ'יל. אני לא מסכים עם צ'רצ'יל כמו ראש הממשלה,

באמצע מלחמת העולם השנייה היה ויכוח בין צ'רצ'יל לבין שר ההגנה. שר ההגנה אמר

עם אנשי רוח ערבים לדבר על בניית תיאטרון ערבי מחדש וגם על חידוש חיי התרבות בקרב החברה הערבית. אני מקווה שנצליח לחדש את עולם התרבות, ובין היתר לבנות מחדש תיאטרון

בכלל מה עומד לפנינו. 138,000 משכנתאות נדחו ההחזרים שלהן כשניתנה האפשרות של שלושה חודשים. זה אומר שביולי הם יתחילו עוד הפעם לשלם משכנתה. זה 138,000 איש שאו שלא הייתה להם

ומנתבים אותם למקום הלא-נכון, זה אומר שבמקום הנכון חסרים 6 מיליארד שקלים. זה אומר שהעצמאים, שלא מקבלים פיצוי, שום אבטלה על חודש

את מה שמגיע להם בדין.

עבדו, שילמו מיסים, העסיקו עובדים, יצרו כאן עסקים, חלקם אפילו בנו כאן אימפריות כלכליות, וביום אחד הממשלה הורידה להם את

בא המספר הזה? המספר הזה פוגע דווקא בשכבות הכי חלשות, אלה שעובדים בסכומים הנמוכים בשוטף.

קחו למשל את מגזר

מצליח להבין, ופה

איזושהי נורה אדומה,

סופר, שמעסיק שמקבל את הסיוע

היה בהמנון בית"ר, אני בטוח שהרב גפני זוכר אותו בעל פה, אמר ז'בוטינסקי: יוקם לנו גזע גאון ונדיב ואכזר. אז גאון, אפשר לחשוב שזה מלשון זה שאנחנו גאונים, אנחנו תמיד חושבים שאנחנו גאונים,

דיון בוועדת הכספים, ולא אושרה עדיין הקרן, עוד המשכנו את הדיון, מהסיבה הפשוטה שעוד פעם ועוד פעם לא הגיעו נתונים. ואני שמח שחבר הכנסת גפני לא אישר ולא הצביע על זה

000 בקשות נדחו. אנחנו מדברים על 30,000 עסקים שלא קיבלו שם סיוע, כלום,

יותר נכון להגיד, בעברית אני לא יכול להגיד "לא קיבלו שום סיוע", אלא "לא קיבלו סיוע".

שמשרד האוצר מרשה לעצמו, דווקא בתקופה הזאת, להביא לכנסת. הסעיף קובע שמעסיק שהגיש בקשה למענק ומסר בהצהרה פרטים לא נכונים לגבי תנאי הזכאות,

עכשיו ברצינות אני אומר: תראו, זה יפה שנותנים כסף וזה ראוי. אני גם חושב שקשה להתנגד לזה. אבל אני חוזר לנקודה, תצביע בעד.

יש עסקים שנפגעו יותר,

כשאתה בא ואומר: אני אתן רק לאלה שנפגעו פחות ולא אתן לאלה שנפגעו יותר,

אני לא חושב שמי שנפגע

על איך נצביע בחקיקה הזאת.

תשבו ליד שולחן קצת, שוסטר. שבו ליד שולחן הממשלה. לאט-לאט, אנחנו מתרגלים. עכשיו מותר

קורונה ביום רביעי. אגף התקציבים עושה מה שהוא רוצה. הוא נמצא בקבינט. הוא מחזיק כמה שיותר את הכסף אצלו.

מי שצועק יותר ומי שמצליח לעשות קמפיין יותר חזק פה בכיכר, אז סבבה, הוא מקבל

איש ימין,

מתלוננים? באמת. הבכיינות הזאת כל כך, זה ראש הממשלה, אתה כבר לא איתו, הוא מתבכיין.

אתה יודע מה באמת הכי מפריע לי? שמתה הדוגמה האישית. מתה. אנחנו קודם הוספנו 13 חברי כנסת. תגיד לי למה. 110 מיליון שקל, העלות.

אתה יודע למה הוספנו? עבירה גוררת עבירה. הוספנו

לדוגמה גיור מאיר פנים, גיור ידידותי, אולי כמו שעשינו בצה"ל,

אבל אם מחר אתם תביאו אותן לכאן,

מפרפר אתכם על האצבע. מילא אם זה רק בעניינים של כבוד, אבל זה גם בעניינים של עקרונות וערכים ודוגמה אישית.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אלעזר שטרן. הדובר הבא,

לרוב לא ענו על הצרכים של האוכלוסייה הערבית, לא ענו על הצרכים של הכלכלה הערבית

כלכלה מפותחת, כלכלה מודרנית, כלכלת הייטק, עם תמ"ג לנפש משהו כמו 40,000

רק אחרי התערבות, רק אחרי מאמץ ורק אחרי לחץ בוועדת הכספים ובוועדות אחרות הצלחנו לשנות במשהו. אבל עוד פעם אנחנו רואים שההתעלמות היא מבנית, וכאן המקום,

לשים את זה על השולחן: יש הבדלים בצרכים,

ארוכים, מעמיקים, ענייניים, לטובת הציבור, לטובת אזרחי מדינת ישראל,

כי מה שנוגע למאבק בקורונה ולסיוע לעסקים ולשכירים במשק לעבור את המשבר

הקואליציה להצביע בעד החוק כפי שהוא, למרות התנגדותם הקולנית. התוצאה היא שהכנסת הולכת לאשר היום חוק לא טוב, צריך להודות על האמת,

אני לא רוצה לחפש את המניעים, אבל כמו שאמרתי קודם, יעביר המון המון כסף לאנשים גדולים וחזקים ומעט מאוד

על כולם,

משרד האוצר קבע בצורה שרירותית שכר מינימלי לעובד שבגינו המעסיק שיחזיר אותו לעבודה יקבל את המענק, 3,000 שקלים. מאיפה המספר? ככה. באנו ואמרנו: בואו נוריד את זה לשכר מינימום על 50% משרה וכך נתמרץ.

חשוב לי לומר: לפי נתוני שירות התעסוקה, ביחס למספר העובדים שאמורים לחזור בטווחי הזמן שהחוק מגדיר, הם הולכים לממש בסך הכול 3.5 מיליארד שקלים. יש עוד 2.5 מיליארד שקלים מה-6 שיועדו לתכלית הזאת, שפשוט, לא יודע, אולי האוצר רוצה לשמור אותם לעצמו. לסיים.

עיניים נשואות אליך בהקשר הזה,

שנכנס מאז שנת 2014. ההובלה של בעלי חיים במשלוחים, שנקראים בטעות "המשלוחים החיים"; למעשה הם משלוחי מוות

בהמשך עוד לילה ארוך של הצבעות לפנינו על עוד כמה חוקי קורונה, שמפקיעים עוד כמה זכויות אזרח אבל לא ברור

של עשרה קילוגרם במשקל. התחלתי טיפול בארבע תרופות קבועות שונות.

ניסיתי לגשש לעזרה עם בכירים ידידותיים, אבל לאף אחד לא ממש אכפת.

השר, מהליך חקיקה אשר לאורו ייקבעו תקנות מתאימות ונוהלי פעולה. נכון שהוקמה ועדה בראשות הר"י, ומרבית הרופאים שם בוועדה מתנגדים לקיצור

ואני מסתכל על חבריי מכחול לבן, שהיום יושבים כאן יחד איתנו, ומדברים על העברת החוק הזה,

אנחנו לא מתנגדים לו.

למרות שאני מקבל את כל ההסתייגויות

ומנסים לשכנע בחשיבות של החוקים האלה. באנו לעזור. אין שום אמת בדברים שלכם. חבר הכנסת גפני וגם קרעי, בוודאי ובוודאי אתם מכירים את הכוזרי. אתם זוכרים את המושג הזה של כצפצוף הזמיר

וחברות הכנסת, יש חברת כנסת אחת. חשבתי שיש רק גברים באולם. האמת, אני חייבת לשתף אתכם: היום הייתה הישיבה הראשונה שלי כחברת ועדת הכספים, ובדיוק הגעתי לדיון שהיה בעניין הלוואות בערבות המדינה לעסקים,

המראות קורעי הלב של אנשים, כולנו כואבים את אלה שמפגינים ואת אלה שחוסמים את הכניסה לכנסת. אבל דעו לכם, יש עוד עשרות ומאות אלפים שעוד לא יצאו

כמו שאמרו קודמיי, רובם ככולם נמצאים בתקופה באמת קשה, והחוק הזה, לצערי, הוא לא חוק שנותן פתרון הולם לאלה שנמצאים במשבר הקשה ביותר. אני רוצה להתייחס בזמן הקצר שיש לי, נא לא להפריע, בבקשה,

על אשרה שנקראת אשרה 2(א)(5). נא לסיים. אבל מצד שני, אם אין להם עבודה, הם גם לא זכאים,

נתתי לך דקה יותר. יש לי 30 שניות, לפי מה שכתוב.

כי מי יתנגד למתן מענקים ועידוד תעסוקה? כולנו רוצים את זה וכולנו רוצים לקלוט בחזרה את יותר ממיליון ו-100,000 מובטלים וחל"תים ומפוטרים,

וגם אתה היית

20, לא מקבלים אבטלה, ועכשיו המעסיק לא מקבל מענק כאשר הוא יחזיר אותם? איפה ההיגיון פה? ולכן, כאשר אתם מביאים חוק כזה, בוודאי שבסופו של יום נתמוך בחוק

אחרת המקרים האלה יתרבו וההתפרצות תהיה רחבה יותר.

עכשיו השעה 02:15. (אומר בערבית: שתיים ורבע,

אנטאנס, הלילה עדיין בראשיתו. לפנינו לפחות עוד שבעה או שמונה

קדימה, קדימה, נא להתחיל.

לא להפריע. אדוני היושב-ראש, אני מברך אותך על התפקיד החדש. אתה רב-פעלים. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, חברי יש עתיד, כמה סיסמאות נבובות? נשיאים ורוח וגשם

מנותקים.

ישראל ביתנו וליברמן, יש עתיד ולפיד, כמה עוד אפשר לרמות את עם ישראל? אני מבקש לא להפריע.

אני לא רוצה לקרוא אנשים לסדר.

הוא מפריע לנו. אני מבקש לא להפריע. נא לסיים.

השר אסף זמיר. אתה לא מסכם את הדיון?

סליחה, יושב-ראש הוועדה גפני. בוא תסכם את הדיון. אתם לא רוצים לסכם את הדיון? אני כן רוצה שתבואו לסכם את הדיון.

אז בואו נצביע.

אין לי רוב. סליחה, שכחתי שאני

בוועדת כספים השבוע היה אולי מעשה שלא ייעשה: ניסו לקחת לנו את הזכות שלנו לבוא ולהביע את הדעה שלנו,

של העם. אנחנו נעמוד על זה שזה לא יחזור שוב,

אנחנו כחברי ועדת

משתכר, כי

הוא חוזר, שהמעסיק יקבל את המענק. יש הרבה פרטים שהם חשובים, ועם חלקם אני מסכים לחלוטין. אמר

וההסתייגות לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות 2, לסעיף 1, של חברי הכנסת אביגדור ליברמן, עודד פורר, יבגני סובה, אלי אבידר, יוליה מלינובסקי קונין, חמד עמאר ואלכס קושניר,

הסתייגות מס' 6. קבוצת הרשימה המשותפת וחברי הכנסת יאיר לפיד,

כהן,

אורנה ברביבאי, קארין אלהרר,

אלעזר שטרן, מיקי לוי,

בועז טופורובסקי,

אנדרי קוז'ינוב ועידן רול,

לכן צריך להצביע על כל ההסתייגויות. אחשוב על זה ואעדכן אותך.

לחלופין, של קבוצת ימינה, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות (7) לחלופין (ה) של קבוצת סיעת ישראל ביתנו וקבוצת סיעת ימינה

אנחנו עוברים לסעיף 2 לחוק המדובר. מתחילים בהסתייגות מס' 10, של קבוצת הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות (10) של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 2 לא

ההסתייגות (12) של קבוצת סיעת ישראל ביתנו וקבוצת סיעת ימינה לסעיף 3 לא נתקבלה. 23 בעד, 46 נגד. הסתייגות מס' 12 לא התקבלה. הסתייגות 13, של קבוצת יש עתיד-תל"ם וקבוצת הרשימה המשותפת,

מי נגד?

לומר שהוא מסיר אותה? לא. אני ממש מופתע מהחלטתך,

מי נגד?

להצביע. ההסתייגות (17) של קבוצת סיעת ימינה לסעיף

אנחנו עוברים להסתייגות מס' 22. מי בעד?

ההסתייגות (22) של קבוצת סיעת ישראל ביתנו וקבוצת סיעת ימינה לסעיף 4 לא נתקבלה. 22 בעד,

לא. אז מאחר שהחליטה שאכן תתקיים הצבעה שמית, זה בדיוק מה שיהיה. אנחנו עוברים להצבעה שמית על הסתייגות מס' 27. נא להתחיל, בבקשה.

אנחנו נעבור להסתייגות מס' 27, של קבוצת ימינה.

מי נגד?

ולכן אנחנו עוברים להצבעה.

מי נגד? הסתייגות מס' 28. ההסתייגות (28) של חבר הכנסת מיקי לוי אחרי סעיף 4 לא נתקבלה. ובכן, תוצאות ההצבעה הן כדלקמן: בעד,

לאחר שהסרנו את כל ההסתייגויות לסעיף 5, נוכל לעבור להצבעה על הסעיף כנוסח הוועדה.

בעד? מי

חבר הכנסת שלמה קרעי מבקש לוותר. חבר הכנסת מיקי לוי מבקש, חבר הכנסת מיקי לוי, האם אתה מוותר או מבקש להצביע על ההסתייגות?

וקבוצת ימינה מציעות את הסתייגות 36. מי בעד ומי נגד? נא להצביע. השר אדלשטיין מוסר שיש תקלה, גם אצל השר אבי ניסנקורן. תכף נראה אם זה השפיע על תוצאות ההצבעה.

20 בעד, 42 נגד.

40 לא התקבלה.

אחרי סעיף 10,

נא

ההסתייגות (41) של קבוצת סיעת ימינה אחרי סעיף 10 לא נתקבלה.

סעיף 12, כהצעת הוועדה, נתקבל. 74 בעד, אפס מתנגדים,

סעיף 12 אושר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 13. גם שם יש הסתייגות. באופן מפתיע,

נא להצביע.

של קבוצת סיעת ישראל ביתנו וקבוצת סיעת ימינה לסעיף 13 לא נתקבלה. 19 בעד, 43 נגד. הסתייגות מס' 47 לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות 48, של קבוצת ימינה.

אנחנו עוברים להסתייגות מס' 50, של קבוצת ישראל ביתנו וקבוצת ימינה. מי בעד? מי נגד?

24 בעד, 42 נגד, אפס נמנעים.

52 לא התקבלה. מאחר שהסתייגות מס' 53 הוסרה על ידי הרשימה המשותפת, נוכל לעבור להצבעה על סעיף 15 כנוסח הוועדה. מי בעד?

73 בעד,

סעיפים 16, 17, 18 ו-19 אושרו כנוסח הוועדה. אחרי סעיף 19, קבוצת יש עתיד-תל"ם מציעה את הסתייגות מס' 58. מי בעד?

נא להצביע. ההסתייגות (58) של קבוצת סיעת יש

היא התקבלה. מי בעד?

של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 21 לא נתקבלה. ובכן, חבר הכנסת

התש"ף 2020, אושר בקריאה שנייה ושלישית פה,

וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

כן. גברתי המזכירה, הודעה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי

אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת החוק לתיקון ולהארכת

(דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף 2020. הצעת החוק המונחת כאן היום היא

דנים אדם שלא בפניו. נותנים לו את הזכות לבוא אל מול השופט ולהציג את טענותיו. ואולם, בהתאם לחוק-יסוד: הממשלה, חלק מקובצי התקש"ח הללו פוקעים כבר הלילה בחצות, ולכן הדחיפות היא לאשר את זה עוד הלילה, אחרת מחר בבוקר יהיו אסירים שייצאו לבתי המשפט

וגם של המתנגדים מתוך הקואליציה.

הממשלה התחייבה כי דיונים אלו לא יבואו על חשבון הדיונים, חברת הכנסת תומא סלימאן. חבר הכנסת טיבי,

חבר הכנסת יאיר גולן,

על כן, אנחנו נעבור להצבעה. כמובן,

למקומם. בכוונתנו להצביע על הצעת החוק לתיקון ולהארכת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

אסירים וכלואים),

אנחנו נתקדם בסדר-היום להצעת חוק להארכת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 אכיפה), התש"ף 2020. יציג את הצעת החוק שר

הגבלות על פעילות המסחר, הבילוי והפנאי וקביעת תנאים להפעלתם. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש,

נעבור לרשימת הדוברים בהצעת החוק. חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, מוותר, חבר הכנסת עוזי דיין,

חלילה, גל אחד יותר מדי להרבה מאוד אנשים,

אם חלילה נגיע לרגע שבו נצטרך לחזור ולסגור את המשק כדי למנוע התפרצות גדולה, זה יהיה בעיקר

לא בניהול הידע, לנהל, לייצר את אותן בדיקות סרולוגיות סטטיסטיות כדי לנסות לאתר,

וכו', לנסות לייצר לעצמנו עיניים וסנסורים שיזהו בזמן אמת. שוב, התקנות האלה טובות, אבל זה החלק הקל והקטן בהתמודדות עם הנגיף הזה. תודה. תודה

הבריאות, בסיבוב הראשון של ההתייחסות לקורונה בחלקים מסוימים היה בלתי

לאט-לאט צברנו ניסיון. היו שהבהילו אותנו עם המגפה השחורה, הספרדית, עם 10,000 מתים ו-100,000 נדבקים, ובסופו של דבר הביאו אותנו לקורונה כלכלית,

אני ממש מבקש שכשאתה ואנשי משרדך בהובלתך,

יושבים ואמורים לחשוב מחוץ לקופסה, לא לסגור את כל מדינת ישראל במחי יד.

למרות שדיברו הרבה.

אנחנו כולנו יודעים, וזה גם עלה בפעם הקודמת, שבין היועץ המשפטי לשרים צריך להיות קשר

הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, נוכח ומוותר,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

התש"ף 2020. יעלה ויבוא שר הבריאות חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין להציג את הצעת החוק,

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, בהסתכלי על תוצאות ההצבעה אני מבין שקורונה

אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק להארכת

הגבלת פעילות), התש"ף 2020. תודה

חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח,

נוכחת, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר, חבר הכנסת אנדרי

21, להצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020. יציג את הצעת החוק, בשם ראש הממשלה, השר המקשר דוד אמסלם. בכבוד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020, לקריאה ראשונה. מוצע להקנות לממשלה סמכויות מפורשות מכוח חקיקה

סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא,

יוסף ג'בארין, מוותר, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת רם בן ברק, מוותר, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, מוותר, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר

לא רק תקנות שעת חירום ל-45 יום,

ואתם נותנים את הסמכות לראש הממשלה, ואתם פוגעים בזכויות בסיסיות. אז נכון, באתם, וגם ראש הממשלה בא ואמר: אנחנו לא נתיר לשוטר להיכנס למרחב הפרטי,

אבל כשאנחנו רואים שאתם כבר משתמשים בשיטה הזאת של הפיכת תקנות שעת חירום, עכשיו, אני

תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת, חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

שם אפשר לפרוץ לבתים בלי צו, רק שנדע.

ל-45 יום, מותר לפרוץ לבתים בלי צו. אבל בחוק, אולי, תלוי בוועדה,

בעבודה,

ועל זה אנחנו צריכים להגיד תודה ולהתעלם משאר הדברים שיש שם.

מבינים לבד שזה לא חוק פוליטי. בסופו של דבר אף אחד לא רוצה להגביל שום זכויות של אף אדם במדינת ישראל. אין

רעיון כזה.

שלא הייתה לפחות מאז המגפה הספרדית. חבר הכנסת זוהר, תעשו

אתה מכיר, הרי, אתה מכיר את המטרה שלשמה בעצם עשו

המטרה היא שהבוס שלכם, אחת ולתמיד.

לכן אני באמת מבקש מחברי הכנסת, גם אתם שהתנגדתם, אני מבקש מכם לחזור שוב, לחשוב שוב, בגלל שזה חוק שבעצם אמור להציל חיים. תודה רבה. תודה רבה לשר המקשר חבר הכנסת דוד

נחזור לסעיף 20 בסדר-היום, הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה

הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף

עסאקלה, מוותר, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חברת הכנסת קרן ברק, מוותרת, חבר הכנסת

המיוחדת לקורונה, לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים לעבור לסעיף הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 65)

הנתונים מראים על הצלחת ההסדר הזה ועל הצורך בקיבועו. בשנים 2019-2018 50% מכלל תיקי המזונות נפתחו במסלול מזונות על ידי אזרחיות

האם תחשוש להפעיל סנקציות נגד האב בשל הקשר עם הילדים והרצון שלה ליחסים טובים עימו, והפחד והחשש שמא המעשה יפגע בקשר עז עם ילדיו ובילדים

מכיוון שהתחייבתי כלפי הייעוץ המשפטי לציין גם

התוצאות מראות שהתהליך הזה הוא תהליך חשוב וטוב,

ואני מבקש לציין גם לפרוטוקול שבמסגרת הצעת החוק המקורית,

הצענו סעיף

ובכן, 28 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס'

(מסלול מזונות),

התקבלה. אני מוסיף את

בדרך כלל בבסיסו של סכסוך משפטי עומד סכסוך

ורגשי, וההידיינות יוצרת מחסומים ומכשולים חדשים בקשרי המשפחה, ולעיתים רבות גם הקצנה בעמדות

קודם: הצעתם של חבר הכנסת משה ארבל וחבר הכנסת ינון אזולאי, ההצעה המוצמדת, תועבר לדיון בוועדת החוקה,

עכשיו אני אזמין, ברשותכם, לדיון מוקדם

גירושין הפכו במהלך השנים להיות זירה מדממת, שבה ילדות וילדים נקרעים לגזרים במאבקים חסרי תוחלת בין הורים,

מאבדות ומאבדים כסף יקר וזמן

אז אני מפצירה בחבריי ובחברותיי להצביע בעד. תודה רבה. תודה רבה, באמת הצעת חוק ראויה. אני אומר, אדוני שר המשפטים,

לפחות הצעות חוק כאלה,

אמרת שהקודמת עוברת לוועדת החוקה? כן.

בתוספת קרן ברק, 16 מצביעים בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. גם הצעת

נציגי השלטון המקומי מעידים בפני שר הפנים בימות השגרה על חשיבותו הגבוהה של החוק לקיום הסדר הציבורי.

בתקנה לשעת חירום, לא במסגרת חוק. ממשלות ישראל בעשור האחרון האריכו את זה מפעם לפעם,

מטילים על הציבור ועל העסקים הפרטיים מיסים עקיפים. זה לא מס ישיר וזה לא תפקידו, אני מסכים שהוא עוזר למשטרת ישראל וכו', אבל אתה רוצה שאנחנו נבדוק כמה פעמים הם הגיעו לשכונה של הבן שלי או לשכונה שלי? אני אגיד

מה, ובעוד שישה חודשים אני אביא את זה לכאן למליאה ואני אגיד מה התוצאות של הבדיקה, ואכניס את זה לחקיקה ראשית, לא להוראת שעה עוד פעם.